(תרגום חופשי מהשפה האנגלית): שלום, אנחנו מתחילים. אני מארק הטפילד, אני הנשיא ומנכ"ל של HIAS, ארגון יהודי שמסייע לפליטים. לעונג לי להציג את עודד פורר, חבר כנסת ממפלגת ישראל ביתנו ויושב ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בכנסת. עודד הוא עורך דין והוסמך באוניברסיטת תל אביב,